אני פותח את הישיבה. הנושא: הצעת צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראת שעה), תשפ"ג-2023, ונושא שני, הצעת צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת התקופה האמורה בסעיף 247(א) לחוק), התשפ"ג-2023. מישהו רוצה להציג? בבקשה. תודה, אדוני. עורכת דין חוה ראובני, משרד התחבורה. נתחיל מהארכת הוראת השעה, אדוני? גם תסבירי למה לא עשיתם את התקנות עד עכשיו. זה הסעיף השני. הוראת השעה, עניינה התאמה זמנית שנעשתה בעולם של היבואנים לסוגיהם. החוק קבע בבסיס שהיבואנים הישירים, על מנת לאפשר יבוא עקיף ויבוא זעיר ויבוא אישי הוטלה על היבואנים הישירים האחריות למתן שירותי אחריות וחלקי חילוף וריקולים גם לגבי כלים שיובאו על ידי יבואנים אחרים, העקיפים, זעירים וישירים, כדי לאפשר את התפתחות התחרות של היבואנים האלה. יחד עם זאת ההוראה הבסיסית הזאת של החוק הייתה הכפפה מהדירקטיבה האירופית באותו עניין שעסקה רק ברכבים מסוג M ו-N,

נוסעים ומסחרי, ולא עסקה לא בתלויים, לא בגרורים ולא בטרקטורים. לכן נקבעה הוראת שעה שפוטרת אותם מהאחריות הזאת לגבי הכלים שהם לא ייבאו כשאחת המשמעויות זה גריעה, במקביל נאלצנו להפחית את האפשרויות של היבואנים הנוספים לפעול כיוון שהם לא יכלו לקבל את מעטפת השירותים. החוק הסמיך את שר התחבורה להאריך את הוראות השעה האלה בשנתיים במקבצים של שישה חודשים כל פעם. סליחה שאני קוטע, התייחסת רק לאחת מהוראות השעה. יש עוד הוראת שעה שנוגעת ליבואן זעיר.

יש הוראת שעה נוספת, בניגוד לכלל שקבוע בסעיף 32 לחוק, שמתירה ליבואן זעיר לייבא גם רכב משומש עד 12 חודשים בלי הגבלת קילומטרים. אנחנו מבקשים להאריך את שתי הוראות השעה האלה בחצי שנה נוספת, זאת הארכה אחרונה שנמצאת בסמכות שרת התחבורה כרגע. ומה, ומתי תעשו את התקנות? למה לא עשיתם תקנות? זה לא קשור לתקנות, אדוני. התקנות נוגעות לדיון הבא שיהיה, להוראת השעה, הארכת התקופה האמורה בסעיף 247, שזה הארכת תוקף של צווי הפיקוח. קיבלתי פנייה מאיגוד השמאים, שמאי רכב, הם כותבים דבר נכון, שבזמנו כשאני הייתי אז יחד עם איתן כבל, דובר על זה שלא יהיו רשימות, בפועל יש רשימות. אדוני, אנחנו לא מאסדרים את חברות הביטוח. אנחנו גם היינו רוצים שיהיה שינוי גדול בשוק הזה.

פה כתוב צו שירותים ומקצועות.

החוק הוא מאוד מקיף וכולל התייחסות להרבה מאוד נושאים וענפים. הוראות השעה האלה אינן נוגעות לאופציה של השמאים. אבל מי שהיה מחויב, הרגולטור בעניין הזה זה משרד התחבורה, מה זה את לא קשורה לעניין? אנחנו לא הרגולטור בעניין הזה.

רשות שוק ההון.

מה פתאום רשות שוק ההון? קיבלנו רישיונות ממשרד התחבורה, לא? אנחנו לא מאסדרים חברות ביטוח, אני לא יכולה להכתיב לחברות ביטוח איך הם יפעלו מול החוק. יש לנו ביום רביעי דיונים,

זה רשות שוק ההון. הם ידברו איתנו ביום רביעי, אין בעיה.

הם יכולים להוציא חוזר ששמאי שמקבל שכר טרחה - - - אבל היא אומרת לך שהיא לא בעניין אז מה הטעם שאנחנו נדון בזה? ביום רביעי יש דיון שקשור לעניין ושוק ההון יהיה פה. בכל מקרה אני מבקש שתבדקו את העניין הזה, כי אתם הבטחתם, לא שוק ההון הבטיח, אני זוכר אותךְ, היית גם באותה ישיבה, אתם הבטחתם את זה שלא יהיו רשימות שמאים וכל שמאי יוכל להתחרות ומשום מה את אומרת לי עכשיו שאתם לא קשורים, אז למה הבטחתם? מה הבטחתם, ששוק ההון יעשה? אנחנו רוצים - - - אז זה לא מקובל. אני מבקש ביום רביעי הקרוב שאתם גם כן תהיו בעניין הזה, כי לי אין עם שוק ההון,

אתם צריכים לדאוג שלשמאים לא תהיה רשימה, אם יש רשימה אז איפה התחרות פה? שהם קובעים מי יהיה? הם קובעים מי יהיה, אז מה עשינו פה? שבע שנים. אמרתם שתוך חצי שנה או שנה זה יהיה, שבע שנים עברו ולא קרה כלום. מבחינתנו זה היה קורה לפני - - - אז אתם הייתם צריכים לבוא ולהגיד לרשות שוק ההון ש - - - אנחנו עושים את זה כל הזמן. ומה? הפרטים, יהיה דיון - - - טוב. מה היועץ המשפטי אומר? אני רק רוצה לשאול שאלה לגבי הארכת הוראות השעה. בדברי ההסבר כתבתם שההארכה מבוקשת לצורך השלמת הליך תיקון החקיקה ועיגון הוראות השעה בנוסח החוק. למה בדיוק אתם מתכוונים, לעגן כהוראות קבועות את ההוראות שהן עכשיו הוראות שעה? אני מעדיפה לא להיכנס לפרטים לגבי תיקון החקיקה, אנחנו גיבשנו תיקון חקיקה בשנה האחרונה בכפוף להנחיית השרה דאז והמנהלת הכללית דאז, עוד לא היה לנו סיפק להציג את זה בפני השרה המכהנת ולקבל את האישור שלה למתווה שעשינו. יש מחשבה לשנות גם את התקופות וגם את התחולה של הוראת השעה, אבל כל זמן שזה לא אושר על ידי השרה אני לא הייתי רוצה לפרוס כאן את המתווים האפשריים. גם על זה לא קיבלת תשובה. בסדר, אם זה מספק אותך אז גם אותי.

כי אנחנו מודעים כמובן לחלוף הזמן, אנחנו מודעים שזה לא יכול להישאר במתווה הזה וזה נמצא בהכנה, במתווים,

בטיוטות. זה לא שאנחנו נגלה ב-16 באוגוסט שאין כלום. טוב, מי רוצה לדבר לפני שאנחנו מקריאים? שלום, אדוני. תום כהן, רשות התחרות. רציתי רק להביע את העמדה שלנו, שאנחנו הבענו אותה גם מול משרד התחבורה לאורך כל הדרך, הוראת השעה הקבועה בסעיף 253(ב) לדעתנו מקשה על כניסה של יבוא מקביל לתחום הדו גלגלי, שזה תחום שהוא ריכוזי בהרבה מתחום הרכב הפרטי, איפה ששם כן אנחנו יכולים לראות יבוא מקביל. ומה עם המכס, שהמכס עושה בעיות? אין כמעט יבוא מקביל בגלל המכס, איפה אתם פה? אנחנו רואים שבתעודות מקור, אני חושב שלזה אדוני מתכוון, אני פחות מכיר את הסוגיה, אבל אני יודע שברכב פרטי אנחנו כן רואים יבוא מקביל.

אבל המכס מחייב לפי המחיר של השוק פה ולא לפי היבוא המקביל. ברור שאין טעם כבר, אז הם לוקחים את זה מהארץ, לא צריכים לעשות יבוא מקביל בכלל. אנחנו רואים פה כל מיני חסמים וזה עוד חסם אחד שלדעתנו הוא פוגע ביבוא מקביל של אופנועים. אז איפה אתם? אנחנו מול משרד התחבורה, מנסים לקדם את היעדר הפטור הזה על יבואנים ישירים כדי שיוכלו לתמוך ביבואנים מקבילים של אופנועים ולאפשר צמיחה של היבוא המקביל בענף הזה. הייתם מעורבים בגיבוש תיקוני החקיקה שמדובר עכשיו? בתיקוני החקיקה להוראת השעה לא, אנחנו לא מכירים. לא, לא להוראת השעה, לתיקון של החקיקה שמתגבשת. אנחנו בקשר שוטף עם משרד התחבורה, כן. אני אגיד לכם את האמת, מכיוון שזה זמני אני לא עושה לכם בעיות, אנחנו נאשר את זה, אבל שימו לב שאנחנו מחוקקים חוקים, כמה זה היה? כזה דבר, נכון? אני זוכר, דנו שנה וחצי סתם, אנחנו סתם מחוקקים את החוקים כי בפועל הרפורמה לא יורדת לשטח, אוויר. הכול אוויר כמעט, מעט, את יודעת, קצת פה, קצת שם. אז מה עשינו בזה?

כמה יבואנים זעירים יש היום וכמה יבואנים עקיפים? כמה מאות יבואנים זעירים וכמה עשרות יבואנים - - - יש יותר מ-500. אבל כמה מכוניות הם מביאים? בחייך. רק אם בן אדם מתעקש וזה רק ברכבי יוקרה, ביבוא אישי. לא, גם ביבוא זעיר. אבל אין, הם לא סתם מייבאים. מי מייבא להם? היבוא המקביל מייבא, הם לא לבד הולכים ומביאים מכונית, הם לא עושים את זה לבד, הם משתמשים ביבוא מקביל שעושה להם את זה במיוחד. אפשר הערה בבקשה לגבי הנושא של רכבי יוקרה? בבקשה. הערה לגבי רכבי יקרה, כרגע אנחנו לא יכולים או לא כדאי לנו לייבא רכבים קצת יותר זולים ויותר עממיים משתי סיבות. אחת, בגלל שאין את תעודת המקור. ברגע שאין תעודת מקור,

אנחנו משלמים 15% יותר יקר מיבואנים ישירים.

זאת אומרת היבואן המקורי לא מאפשר ליצרן שאיתו בהסכם בלעדיות לתת לכם תעודת מקור?

זה אחת. אז איך הוא ייבא? אין הסכמים. משרד התחבורה לא קשור לזה. החוק לא מאפשר. החוק לא מאפשר, אבל המציאות מאפשרת. מה זה החוק לא מאפשר? זה בדיוק העניין שאני אומר. פה הרשות לתחרות לא נכנסת בכלל לתמונה. הערה שנייה זה שבסך הכול ליבואן זעיר יש 20 יחידות בשנה להביא, אם אתה רוצה להביא 20 יחידות רכבים בשנה אז מבחינה כלכלית אתה בורר את כל ה - - - אז תהיה יבואן מקביל, אל תהיה זעיר. יש כנראה יתרונות לזעיר, אתה בוחר אם אתה רוצה להיות זעיר או לא. יבואן מקביל זה רק אם אתה יכול להרשות לעצמך מבחינה כלכלית.

זה לא טענה. כמה אתה רוצה שיהיה יבואן זעיר? יבואן זעיר לפחות 50 רכבים, אז הוא יכול - - - עד 20 זה החוק עצמו, זה לא קשור לצו. החוק קובע את המגבלה. אתם צריכים להבחין בין הצו הזה לבין החוק. יכול להיות שצריך לתקן את החוק,

אבל זה לא משפיע. הם אמרו שהם יביאו לפה תיקוני חקיקה. כשהם יביאו נדון בתיקוני החקיקה. כרגע זה לא עולה לדיון, אני לא יכול עכשיו בצו לכתוב שאני מתקן את החוק. עורך דין רועי ארפי, אני מייצג מספר יבואנים זעירים. מה שחשוב באמת, כמו שהיועצת המשפטית של משרד התחבורה ציינה, זה לדחוף את משרד התחבורה לקדם את התיקון שהיא לא רצתה להרחיב לגביו, אבל זה תיקון מאוד מבורך. ההצעה לתיקון פורסמה כבר במרץ 22', עיקרי התיקון באמת באים להיטיב עם היבואנים הזעירים, זה להאריך את הוראת השעה, שהיא מבורכת, בעוד ארבע שנים על רכבים משומשים, זה להגדיל את המכסה מ-20 ל-60 כלי רכב ואז יבואן זעיר יוכל - - - אתה מדבר על תיקון החוק עוד הפעם. אבל תן לי רגע לסיים כי זה חשוב, כי לא היה דיון בנושא הזה חוץ מהממשלה הקודמת וזה מאוד חשוב לנו לקדם את זה. אבל אני לא יכול לתקן את זה בצו, אז בשביל מה? בשביל להפנות את תשומת ליבנו?

אני רוצה להסב את תשומת ליבך, בדיוק כמו שעשית בישיבה הקודמת שעשיתם את זה מאוד יפה ואמרתם: תקשיבו, תוך שבועיים אנחנו רוצים תשובות, תוך שבועיים ככה וככה, אז גם פה אותו דבר. אני אגיד לך למה אני עושה את זה שם, כי שם אנחנו החלטנו להתלבש על נושא יוקר המחיה בנושא המזון ואני עושה את זה. גם פה צריך לפי דעתי להתלבש על זה, אני אגיד לך גם למה,

אני מתנצל שאני קוטע אותך, כי באמת נדמה שזה נושא מאוד סבוך שכמה רשויות נוגעות בו, גם רשות המיסים, גם משרד התחבורה, גם רשות התחרות ובעצם רק משרד התחבורה מנסה לקדם את זה, רשות התחרות לא צוללת לעומק, רשות המיסים בכלל לא.

זה לא קשור לחוק ההסדרים, זה גם לא פורסם עדיין להערות ציבור. מה שהיה זה שהכנו טיוטה והפצנו אותה לגורמים - - - טיוטה של מה, של תיקוני חקיקה? מה שדובר באפריל - - - בסדר, אז בוא נמתין בסבלנות. עיבדנו את ההערות שקיבלנו, עשינו שינויים. קודם כל התחלת את השנה עכשיו? אז תייבא קודם כל 20, אחר כך נראה מה עם היתרה. לא, אבל צריך ודאות. בתחילת השנה אתה מתחיל לייבא, נכון? אני רוצה עוד כמה מילים,

על תעודות השוק, על תעודות מקור.

הבנתי שזו בעיה, כבר העירו לי על זה הרבה מאוד אנשים. בסופו של יום הפתרון פה לא קשור למשרד התחבורה, הפתרון פה הוא של רשות המיסים. דיברתי על זה עם משרד הכלכלה. רשות המיסים, לא משרד הכלכלה. הם לצערי הרב הגורם שלא מעוניין לבצע שום שינוי, מבחינתם זה לא מפריע, לא אכפת להם. אדוני, אם אני מייבא רכב זהה לרכב של יבואן ישיר, אותו רכב, אותו דבר בדיוק, שלא יגידו לי, המחיר ככה והמחיר ככה,

אנחנו מבינים עניין, היבואן המקביל לא מקבל תעודת מקור, היבואן הישיר כן מקבל תעודת מקור. זה 15%, זה מלא כסף. 15% במה? מהמחיר הסופי, מהמחיר לצרכן. במכס אתה מדבר? כן, במכס. עוד עניין, גם לגבי הסיסמאות של יבוא זעיר - - - לא, עצור,

רק לגבי רכבי יוקרה, זה מעניין.

זה לא נושא של הדיון, אני מאוד מצטער. הנושא הזה של הזעיר, באמת להקפיץ אותו קצת מ-20, תגדילו את זה, זה לא הגיוני. 20 זה לא מתאים כנראה. היה חוק של 20, עכשיו רוצים יותר וזה לא צריך להפריע לכם,

שה-20 יהיה 30 או 40. זה דבר ראשון. דבר שני, הנושא של תעודות המקור הוא באמת בעיה,

אני דיברתי על זה עם שר הכלכלה, הוא מגיש הצעת חוק בחוק ההסדרים בנושא הזה, לחייב בעניין הזה בין המקביל לזה לתת קנסות, אבל לא נותנים להם תעודות מקור אז מה הם יעשו? הם לא יכולים לייבא, הם מקבלים מחיר יותר גבוה. אז עם כל הכבוד, זה נושא שצריך להיפתר בין הכלכלה לאוצר עם רשות המיסים ובין התחבורה. תחשבו על זה לקראת הדיונים שיהיו בנושאים אלה בחוק ההסדרים. זו בעיה שצריך לפתור אותה. אם לא פתרתם אותה, כי אומרים אין דבר כזה, המשווק בישראל הבלעדי לא יכול לעשות בעיות, אבל כן יש בעיות, הם לא מאפשרים להם לתת תעודות מקור ליבוא המקביל, אז מה עשינו בזה? עוד דבר. לא, נגמר. הנושא הזה זה לא נושא שבסדר היום. לא, ביחס לנושא שעל סדר היום. רון מלכה, חן מוטורוס, אני יבואן זעיר עקיף וישיר. אני אזכיר לאדוני, אתה אולי זוכר אותי או לא, אבל אני זוכר אותך היטב מהדיונים בוועדה גם אצל ברוורמן וגם אצל כבל. כל הנושא של יבוא זעיר במכוניות משומשות נועד כדי למשוך את כל הסוחרים וסוכני היבוא האישי לתוך הרגולציה כדי שיהיה עליהם פיקוח,

אם אתה זוכר את הדיונים, נתנו שנתיים להביא מכוניות משומשות ונתנו ביד השר סמכות להאריך בעוד שנתיים ואנחנו כבר שש שנים אחרי.

אם רוצים להאריך ולתת ליבואן הזעיר 60 מכוניות משומשות, למה שאני אעשה יבוא עקיף? גם אני רוצה להביא משומש ב-60, אז מה העניין? תנו לנו גם - - - זה עוד פעם לא בסדר היום.

תנו לנו גם כן את היבוא של מכוניות משומשות לעקיפים, למה רק לזעירים? זו תחרות לא הוגנת. כל מה שמדברים זה בתוך התיקון? כן. אז אם זה בתיקון נדון בזה כשיהיה תיקון.

אבל המשרד לא יאפשר יבוא של רכב משומש ליבואן שהוא לא יבואן זעיר. אפשרנו את זה ליבואן זעיר כיוון שיבואן זעיר מוגבל בכמות הרכב שהוא מביא בשנה.

יבואן עקיף ויבואן ישיר לא מוגבלים - - - בסדר, אני לא נכנס לזה, אבל השאלה אם כל הנושאים שהם מדברים הם מוטמעים ואז יהיה דיון על זה?

אתם שומעים? חבל סתם לנהל פה דיון. אבל השאלה מתי, מכיוון שלדעתי לפחות לגבי אחת מהוראות השעה זאת הארכה אחרונה שניתן בכלל לבצע לפי החוק המסמיך. אם אתם מבקשים הארכה עד אוגוסט, ככל שתיקון החקיקה לא נכלל בחוק ההסדרים - - - הוא לא בחוק ההסדרים. הוא אמור להגיע לכאן ובעצם להסתיים לפני שהוראות השעה האלה פוקעות. אז הם יצטרכו גם תקנות. לאור לוח הזמנים אנחנו כנראה ניאלץ להפריד את הטיפול בהוראת השעה מכל יתר הסעיפים בחוק. אני יכול לתת להם יותר זמן?

הגעתם למקסימום. הגענו למקסימום, אנחנו ממצים את האפשרויות שהמחוקק נתן לנו. תמיד זה ככה, זה לא חדש. ויותר. זה כמו עורכי דין שנותנים להם להגיש תוך 30 יום, מגישים ב-30 יום בשעה האחרונה, לא משנה מה יש להם. אדוני, אפשר עוד משפט? אבל זה לא נושא הדיון, חבר'ה. זה בקשר להגבלות שיש בחו"ל, בנושא ההגבלה שמייצרים יצרני הרכב העולמי. דבר נוסף שהתבטאתי עליו לאחרונה, הם הפסיקו גם להנפיק בחודש האחרון את הדאטה קארד. אם אני רוצה היום לרכוש רכב אני לא יכול לקבל מהם את הדאטה קארד, שזה מסמך מאוד מאוד חשוב לקבלת רישיון יבוא. זאת אומרת הם עוד יותר מקשים עלינו, בנוסף לתעודת המקור גם את התעודה הזאת הם לא מנפיקים. אתם יודעים שרוב ההערות פה מופנות אליכם, זה מה שמפריע לאנשים. תחשבו על זה. זה אחרי ניסיון של כמה שנים, עולות בעיות, צפות בעיות שאתם צריכים להתייחס אליהן. זו מטרת תיקון החקיקה. בסדר, אבל אמרתם שזה עוד לא יצא להתייחסות ציבור, הנה התייחסות ציבור. אנחנו העברנו את זה ל - - - אני יודע, הבנתי שלאישור השרה. בסדר, אבל תתייחסו לזה. מה נראה לך, השרה נכנסת לכל פרט? עזוב את זה, נו באמת. יש שרים שנכנסים לפרטים. לא, אף אחד לא נכנס לכל פרט. בכנסת נכנסים כי מקריאים את הסעיפים, שם זה באופן כללי. מי מקריא?

צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראות שעה), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 253(ד)(1) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן,

אני מצווה לאמור: הארכת תוקף הוראות שעה תוקפן של הוראות השעה שבסעיף 253(א) ו-(ב) לחוק מוארך לתקופה נוספת של שישה חודשים, עד יום כ"ט באב התשפ"ג (16 באוגוסט 2023). תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023). כיוון שאני פה לבד אז אני מאשר את זה. הצבעה אושר. מי זה רשות המיסים? יש לך התייחסות לכל מה שנאמר?

למרות שזה לא בסדר היום. קודם כל זה לא בתחום האישי שלי, אבל זה מה שאני יודעת. מדינת ישראל חתומה על הסכמי סחר שלפיהם אנחנו חייבים לקבל תעודת מקור ואם אין תעודת מקור אי אפשר לתת את ההנחה. אבל לא נותנים להם לתת, אז למה הם צריכים לשלם קנס? זה לא קנס. זה קנס, בוודאי שזה קנס.

אין להם הנחה. אם הייתה להם תעודת מקור היה להם פחות 15%? אז יכול להיות שצריך לשנות את ההסכם, אבל אם אנחנו לא נגבה מהם את ה - - - הבנתי,

אז אנחנו מפרים את ההסכם. אבל זה קנס. שתדעי, זה מבחינתם קנס. לא יודע מה, אבל צריך לסגור את הבעיה הזו. אתם לא אשמים, אבל - - - הם אשמים. הם לא אשמים, יש להם הסכמים מחייבים. סליחה,

קודם כל אני רק רוצה לציין - - - לא, אתה עוד פעם חזרת. על הרכבים היקרים. מה זה, אתה עושה לי בעיקוף?

כי אני רוצה להדגיש שהרפורמה הזאת היא כן רפורמה שמצליחה וזאת רפורמה מעולה, המחירים של הרכבים כן יורדים, זה לא נכון שרק רכבי יוקרה מגיעים ביבוא מקביל. לא, ביבוא אישי, ביבוא אישי רק רכבי יוקרה. יבוא אישי זה ממש מצומצם, הכול זה יבוא זעיר,

אתה יודע כמה מרצדסים הביאו בשנה האחרונה? לא, ביבוא אישי בעבר, לפני כניסת החוק. אחרי כניסת החוק היבוא האישי מאוד הצטמצם והכול עבר ליבוא זעיר. בגלל רשות המיסים שהיא מחייבת במכס כאילו המחיר הוא המחיר בארץ אז אין טעם להביא. הנקודה היא בסוף שבאמת המחירים שהיבואנים המקבילים מייבאים, המחירים יורדים, הם מייבאים רכבים אפילו מתחת ל-200,000 שקל. בוא נגיד כזה דבר, אם אתם תוך חודש לא תביאו לנו את הצעת החוק החדשה עם התיקונים, חודש וחצי, כמה אתם צריכים? זה עוד לא הופץ להערות ציבור, עוד לא עבר נסחות. אז מה אתם רוצים, מתי זה יהיה? ארבעה חודשים? זה ייקח כמה חודשים. לא, תנו לי זמן. יש כבר מוכן, את אומרת, רק צריך לשבת עם השרה. לא רק, ואז יש את כל ההליך של הפצה להערות ציבור, עבודה על - - - בסדר, אז כמה זמן? ארבעה חודשים. תסיימו את זה תוך ארבעה חודשים,

אנחנו נעשה דיון מסודר על העניין הזה. בסדר. את רוצה שאני אדבר עם השרה אני אדבר איתה, כי זה משפיע באמת על אנשים. דווקא זה משפיע על היבוא המקביל ברפורמה שכן הצליחה,

על הזעיר פחות, אז הם צריכים עוד קצת, זה לא סיפור גדול, אבל על היבוא המקביל זה כן משפיע, אז לא חבל? הנושא של תעודות מקור זאת בעיה, אם צריך לשנות את האמנה תשנו את האמנה. מה זה, זה אמנה או הסכם? הסכם סחר עם האיחוד האירופי. עם האיחוד האירופי, עם ארה"ב. ואם זה בארה"ב אז מה? גם שם זה כתוב? בארה"ב אפילו יש יותר בלגן, כי בארה"ב לא מחויבים אפילו להביא תעודת מקור, זה הצהרת ספק. מספיק שהספק מצהיר - - - אז זה לא מקובל עליכם הצהרת ספק?

כאילו זה כן, זה פוילישטיק, מה זאת אומרת? זה כן ואחרי שנתיים שולחים אימות לספק בחו"ל שיצהיר על הרכיבים של הרכב ואז בעצם אף ספק שבעולם לא יכול להצהיר על רכיבים.

אתם קונים חדש ואומרים שזה משומש.

יש גם בעיות אחרות ברכבים. אבל זה לא קשור, המקוריות של הרכב. העלויות, ה-34%, 65%, לא משתנה, אוטו זה אוטו, אתה לא יכול כעיקרון לשנות - - - אבל אם האוטו משומש המכס שאתם משלמים הוא יותר מוזל, אם האוטו חדש זה יותר. זה לא משנה בגלל שקונים אותו ביותר זול. הם לא סתם בודקים את העניין הזה טוב, היו בעיות בדרך. תכלס זה יותר מוזל בגלל שהמחיר של הרכב יותר מוזל, לא בגלל שהם עושים לנו - - - לא, יש גם בעיות אחרות. אתם יכולים להביא רכב שהוא חדש ואתם טוענים שזה משומש ולכן הם נכנסו לתמונה בזמנו. הם נכנסו לתמונה בגלל זה, לא בגלל משהו אחר. נכון, זה קשור לחשבוניות, כבודו. אז יש בעיות אחרות. לא סתם הם נכנסו, איך שחוקק החוק הם נכנסו בגלל העניין הזה. בסדר, שייכנסו לנושא החשבוניות. אני אז קראתי בתקשורת את הדברים האלה, אני זוכר את זה. הישיבה ננעלה בשעה 11:37.